אני פותחת את הדיון,

הירוק" של עמותת חלאסרטן וארגונים נוספים, בנושא הפחתת הבירוקרטיה עבור חולי סרטן. כהרגלי אני פותחת את הדיון בהקראת שיר 'כולנו זקוקים לחסד' של נתן זך: כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע. לרכוש חום לא בכסף, לרכוש מתוך מגע. לתת בלי לרצות לקחת ולא מתוך הרגל. כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל. בואי ואראה לך מקום שבו עוד אפשר לנשום. אז בסוף השבוע האחרון צוין יום הסרטן הבינלאומי. לצערי לא כל כך פגשתי אזכורים של זה בתקשורת הישראלית, ואני מקווה שאני לא טועה אבל ה-4 בפברואר, יום הסרטן הבינלאומי, ולכן בחרתי לקיים את הדיון הזה דווקא בשבוע הזה, שהוא שבוע מאד מאד עמוס במשכן אבל היה לי ולצוות הוועדה חשוב לקיים אותו השבוע. לאחרונה אנחנו עוסקים בוועדה, וגם אני בעשייה הפרלמנטרית שלי, במספר נושאים שכולם מתנקזים תחת הכותרת של הפחתת הרגולציה על אזרחים והקלה בהליכים בירוקרטיים שונים תוך שימוש באמצעים דיגיטליים ואחרים, ותמיד גם חשוב לציין בסופו של המשפט הזה, בלי חלילה להזניח אוכלוסיות שהמענים הדיגיטליים פחות רלוונטיים עבורם, בשל היעדר אוריינות דיגיטלית, בשל חסמי שפה, או בשל חסמים אחרים. אז המטרה מבחינתי בשליחות שלי גם פה בוועדה, גם בשליחות הפרלמנטרית וגם בחקיקה ובעבודה מול משרדי הממשלה, זה פעם אחת לוודא שהשירותים לאזרחים נמצאים במקום המתאים לשנת 2022 מבחינת המהפכה הדיגיטלית, ובמקביל שאנחנו לא שוכחים אף אחד מאחור. לפני שבוע קיימנו פה דיון בנושא רשות הרישוי וגם המענים שלה הדיגיטליים אל מול המענה הטלפוני בסניפים. אנחנו נקיים בשבוע הבא דיון מעקב עם רשות מקרקעי ישראל, גם על השירותים הדיגיטליים שלה. זה פחות מעניין את הנמצאים פה בחדר, אני רק רוצה שגם אתם תכירו שהאתגרים שאתם פוגשים וחווים, אז ציבורים אחרים פוגשים בנקודות אחרות, ויכול להיות שגם אתם תהיו הציבור הזה מול רשות הרישוי או מול רשות מקרקעי ישראל או מול רשויות ממשלתיות אחרות. היום הדיון יתרכז בנושא של החסמים הבירוקרטיים שחווים חולי סרטן, אבל צריך לראות גם את התמונה בכללותה, בוודאי אם הגיעו לכאן נציגים של משרדים ממשלתיים כמו משרד האוצר, שפוגשים אותי שבוע אחרי שבוע בדיונים מהסוג הזה. אם יצטרפו אלינו ח"כים נוספים במהלך הדיון אז אנחנו כמובן נשמע גם אותם, אבל בתור התחלה אני מזמינה את עוה"ד שירה קופרמן, מנכ"לית מרכז טל, חלאסרטן, להציג את הקהילה ואת הנושא, בבקשה. אם לא אמרתי נכון, אז זה הזמן לתקן אותי. בסדר. אני לא עורכת דין, אולי בהמשך גם זה. אוקיי, טעות של התחקיר. קודם כל תודה רבה. תודה על כינוס הוועדה החשובה הזו בנושא המאד יקר ומשמעותי

אני רק אגיד שהרבה מאד מהחולים שאני נפגשת איתם ביומיום מתארים את הבירוקרטיה, זאת אומרת יש את המחלה סרטן ויש את המחלה

זה הדיבור. חלאסרטן זו קהילת חולי הסרטן הגדולה בישראל, אנחנו מונים למעלה מ-30 אלף צעירים בגילאי 18 עד 44. הזכרת את הדיגיטל - נולדנו בדיגיטל, אנחנו קודם כל פועלים ברשתות החברתיות ובנכסים דיגיטליים נוספים, ומודל העבודה שלנו הוא ייחודי במובן הזה שאנחנו שומעים את החולים ואת המחלימים את השיח, את הנושאים שמטרידים אותם, ומזמינים אותם להשתמש בפלטפורמה שלנו כדי לקדם יוזמות מהמקום שבו הם היו, הם חוו את הקושי, הם חוו את המגבלה המערכתית, והם צעירים מוכשרים, הם נתקעים בנקודת הזינוק לחיים אבל הם מאד מאד מוכשרים וקריאטיביים, ואנחנו מאפשרים להם בעצם להוביל את היוזמות ולפתח אותן, נותנים להם את כל הכלים עבור כך. בכל יום 10 צעירים בגילאים שאמרתי, 18 עד 44, בכל יום 10 צעירים מאובחנים בסרטן. זה גיל מורכב, יש להם צרכים מאד ייחודיים, הם שונים ממבוגרים ושונים מילדים. חבר'ה בגיל עשרים ו- או שלושים ו-, הם בדיוק מתחילים את החיים, זוגיות, התאהבות, דייטים, חלק אפילו עוד לא בזוגיות, הקמה של משפחה, הורות צעירה, קריירה, בדידות, יש המון המון מאפיינים שהם ייחודיים לצעירים. חלאסרטן בעצם מאפשר להם לפגוש אחד את השנייה, להפיג את הבדידות וליצור ביחד עולם מותאם לצעירים. עידן וגל, בעצם נפגשנו, זה היה בשיא הקורונה אז הכל היה מאד וירטואלי, אבל הם פנו ואמרו שהבירוקרטיה שהם נאלצים לעבור, גל בטיפולים ועידן לצידה, היא לא הגיונית בשום צורה, ונתנו לעידן את המושכות, יש לו כישורים רבים, נתנו לו את המושכות לפתח את הפתרון, כמובן בגיבוי שלנו, בתמיכה מלאה. ואני מאד שמחה ונרגשת להזמין את עידן לספר על התהליך ועל ההישגים.

תודה רבה לך על כינוס הוועדה, הנושא חשוב מאד, לצערי נוגע בהרבה אנשים. אז רק להכיר, אני עידן מגידיש, עבדתי בכנסת, משרדי ממשלה, והיום אני עובד בחברת הייטק ירושלמית, וזאת גל, אשתי היקרה, מהגל הירוק, בעצם המיזם. אז ב-16.2 לפני שנתיים גילינו שיש גוש סרטני מאד אגרסיבי אצל גל, והתחלנו תהליך ביום בהיר. לפני זה דיברנו על קניית דירה, על רכב,

ותוך שנייה החיים שלך נכנסים לסחרור, ואתה עולה על רכבת הרים מאד משוגעת שאף אחד לא מכין אותך שיקרה לך את הדבר הזה. ונכנסנו לסחרור מאד גדול של מה שצריך לעשות ומה עושים עכשיו, גם מבחינה רפואית, גם מבחינה של משרדי ממשלה, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה אישית זוגית, היא הניקה באותה תקופה, יש לנו ילד קטן, עכשיו בן שנתיים פלוס, הוא היה בן שמונה חודשים. ואתה נכנס בן רגע לסחרור מאד משוגע שאתה לא יודע, אין לך שליטה עליו בשום דבר. ומה שאנחנו חווינו, אני מתמקד כרגע אך ורק על משרדי הממשלה ולא על ביטוחים וקופות חולים וטופס 17 ובתי חולים וקביעת תורים שזה סיוט אחד גדול בפני עצמו, נתמקד אך ורק במשרדי הממשלה. חווינו ממש שעל כל מיני זכויות שאתה חושב שאמורות להגיע לך בשלב הזה, אנחנו אזרחים משלמי מסים,

הכל בסדר, אמור כאילו להגיע אליך בצורה אוטומטית, אתה מגלה שאתה צריך ממש ממש להיאבק. גם גל וגם אני יודעים להזיז דברים ואנחנו דוחפים דברים, ונתקלנו ממש בכשלים מאד גדולים. לדוגמא תו נכה, לקח לנו חודשיים וחצי לקבל את התו נכה, ובתקופה הזאת עושים המון בדיקות, המון חוות דעת, המון טיפולים. כבר התחילה את הכימותרפיה, קשה ללכת, אסור לך ללכת בשמש, אתה מתרוצץ כל הזמן בין מקום למקום ולא היה לנו תו נכה תקופה. עד שאחרי חודשיים וחצי אחרי טלפונים והכל בסוף הצלחנו לקבל את התו נכה. מס הכנסה, לקח לנו קודם כל להבין בכלל מה הזכויות שמגיעות לך, אז למזלנו נתקלנו באתר של חלאסרטן ובקהילה, וראינו שיש שם מרוכז מה עושים, ובצורה שמדברת אלינו להנגיש לנו מה אנחנו יכולים לעשות ומה מגיע לנו בכלל. דרך זה ראינו שחלאסרטן עושים עבודה נפלאה, ואז בהמשך בפעילות שלנו אמרנו איתם אנחנו רוצים לעבוד, אפשר לעשות כאן שינוי משמעותי. אז ממס הכנסה, לכל חולה סרטן מגיע פטור ממס הכנסה, לקח לנו חמישה וחצי חודשים לקבל את הפטור הזה, בתקופה הזאת גל התעקשה והמשיכה לעבוד תוך כדי כימותרפיה עם שיחות עם סין, סינגפור, כל מיני, ועבדה תוך כדי, אז הפטור ממס הכנסה היה מאד משמעותי לנו בתקופה הזאתי, באמת כאילו שעות על גבי שעות אנחנו נמצאים בכימותרפיה בשיבא, גל מחוברת לכימותרפיה, טלפון על ספיקר שמה, על אחד הסטנדים שם, פשוט מחכים שמישהו יענה, שמישהו יגיד לנו מה צריך לעשות, מה קורה עם הטופס, ועד שעונים ביקשו שהיא תבוא פיזית לסניף של מס הכנסה, ובאותה תקופה ממש התחילה כבר הקורונה, היינו בבידוד עם הילד הקטן שלנו, הבאנו את הסבתות שהיו איתנו בבית ועזרו לנו, והיינו יוצאים עם כל הכיסויים, כפפות, לא נפגשנו עם אף אחד, לא שום דבר, ואז אומרים לנו מה, בשביל איזה טופס אנחנו צריכים לבוא ולסכן את עצמנו בשביל מסמך נייר? רצו שנשלח פקסים וכל מיני דברים, בסוף אמא של גל הגיעה, אחרי כמה זמן, אחרי איזה שבועיים שלושה אמרו שהם איבדו את הטופס או שלא מצאו, עוד פעם הגענו לשם פיזית, חמישה וחצי חודשים עד שקיבלנו את הפטור הזה. וזה התעסקות. זה לא הדבר היחיד שיש לנו בחיים, הדבר היחיד בחיים שיש לכל אחד בדבר הזה, לי לפחות היה, זה שגל תישאר בחיים ושתקבל את הטיפול המקסימלי הכי טוב שהיא יכולה לקבל. ואותו דבר גם עם ביטוח לאומי וכל גורם ממשלתי שאתה נתקל בו. ואז הבנו - רגע, יש כאן משהו שכואב לא רק לנו, ובמחלקות האונקולוגיות אתה מחכה הרבה זמן בתורים לטיפולים, זה היה גם ההתחלה של הקורונה, אז היה גם חוסר בכוח אדם, ואתה מדבר עם אנשים שמחכים ואתה אומר אוקיי, זו לא רק בעיה שלי, יש כאן עוד אנשים שנתקלים באותן בעיות. אז התחלנו לשאול בעוד בתי חולים, בעוד מקומות, יצרנו את הקשר עם חלאסרטן, שירה תוך שנייה הגיבה ושיתפה איתנו פעולה. עשינו מחקר במדינות אחרות בעולם להבין איך זה הולך, כל מיני מודלים של מה אפשר לעשות יותר טוב ממה שיש היום. וראינו שיש כל מיני מודלים ודברים שעובדים יותר טוב, עשינו גם מחקר גדול, שאלון ששלחנו בקהילת חלאסרטן, שירשמו לנו בדיוק מה כואב להם, מול איזה משרדים זה כואב, איך הם יכולים לדעתם לשפר את זה. והתחלנו לעשות תהליך, תוך כדי אני מזכיר לכם, גל בכימותרפיה, בטיפולים, סגר ראשון עם ילד קטן בבית, ואנחנו מתחילים להזיז את המיזם הזה. והתחלנו לעשות פשוט מול כל משרד ממשלתי נייר עמדה מה כרגע לא עובד, לא בקטע של להפוך שולחנות ואתם לא טובים ויש פה משהו רע, בקטע של בואו ננסה ביחד לשפר את זה ממש מהיסוד, ולא לשים פה פלסטר על פלסטר כמו שקורה עכשיו. נפגשנו, זה היה בזום, עם רחלה, אז יש הרבה אנשים, לידרים ממש, אנשים טובים מתוך משרדי הממשלה שעזרו לנו, כמו רחלה, פעם ראשונה שאנחנו נפגשים פיזית נראה לי, אז נפגשנו כאילו בשולחן עגול, הצגנו להם מה הדברים שלא עובדים, הצגנו להם מה הפערים, איך אנחנו בשטח רואים, איך אני עכשיו כדי להגיש את הטופס הזה איזה סיוט אני צריך לעבור. ולמזלנו מצאנו אוזן קשבת עם הרבה אנשים טובים בתוך משרדי הממשלה שנרתמו לתהליך הזה, ועם מס הכנסה, בעזרתה הגדולה של רחלה, הצלחנו לעשות שבמקום הטופס שהיה לנו שאז היה טופס ידני לפטור ממס הכנסה, טופס שאמור לעבור דרך ביטוח לאומי, אחרי ביטוח לאומי עובר עוד פעם לחולה, אחר כך מהחולה אתה צריך לשלוח את הטפסים למס הכנסה, זו מערכת מוזרה כזו, ואז משם זה עובר עוד איזה תהליך. אז הצלחנו לפצח את זה ויצרנו טופס דיגיטלי שקראנו לו הגל הירוק, שאתה ממלא אותו די בפשטות, יש גם הוראות בדיוק איך למלא את זה, מאיפה להוריד את כל הטפסים שאתה צריך כדי להשלים את התהליך, ויצרנו טופס שמגיע ממש לאותו פקיד שמטפל בך, אם אנחנו גרים בגבעתיים זה מגיע לסניף שלנו בגבעתיים, כל אחד על פי איפה שזה מגיע, וזה מקצר את התהליכים. ועד אתמול, כשבדקתי את המספר של האנשים, מילאו מעל 1,300 חולים ומחלימים מסרטן את הטופס הזה, ומקבלים היום תשובה בין 5 ל- 10 ימי עסקים, נכון רחלה? עידן, אני רוצה רגע שתחזור שוב על נושא הטופס, פעם אחת כדי שחברי הוועדה והמשתתפים יקשיבו, וגם כדי שאם יש עוד אנשים שצופים בנו שיבינו את העניין הזה. למי זה מיועד, איפה אפשר למצוא את הטופס ואיך הפניות בסופו של דבר מגיעות לגורם המקצועי שיכול לסייע? אז עוד כמה דקות ברשותך. אין בעיה. אז יש כאן בעצם יוזמה, רק כדי שתבינו איך זה עובד, יש כאן בעצם יוזמה אזרחית שנולדה מכאב ממש אישי, חי ובועט. יש כאן שיתוף פעולה של עמותה וקהילה, ועזרה של משרדי ממשלה, ועוד חברה שעזרה לנו לעשות את הטופס פיזי, כי אני לא יודע לתכנת לעשות את הטופס הזה פיזי ולשמור על אבטחה ועל כל מה שצריך לעשות שם. אז יש כאן שיתוף פעולה של כל האנשים, הטופס הזה יצרנו אותו, עשינו שיחות על גבי שיחות ודיונים איך אפשר למקד, הבאנו את זה לחולים שמתמודדים עכשיו לראות מה אפשר לעשות, איזה מילים או איזה משפטים,

הכל בשיתוף פעולה מאד הדוק. לא מישהו למעלה זרק איזה טופס ויאללה תתמודדו, הפוך לגמרי, כאילו להבין מתוך המצוקה מתוך השטח איך אני עושה את זה, ואחרי שהיתה את ההבנה הזו, הבנו מה אנחנו יכולים לעשות. ואז עשינו את הטופס הזה, הטופס הזה נמצא גם באתר של 'כל זכות', הוא נמצא באתר של חלאסרטן, אצלי דף הפייסבוק שלי מקבל המון פניות מחולי סרטן על כל מיני בעיות ודברים ואני משתדל לנסות ולעזור כמה שאפשר, והטופס הזה הוא ממש דיגיטלי ויש אותו במחלקות אונקולוגיות גם, ראיתי ששולחים לי שאנחנו משתמשים בטופס, תודה רבה הוא מאד מקל. הרבה חולים, גם צעירים גם מבוגרים משתמשים בו, והעובדות הסוציאליות, יש כל מיני קבוצות וואטסאפ, העובדות הסוציאליות שנמצאות בתוך המחלקות האונקולוגיות שמשתמשות גם בטופס. והטופס הזה אני חושב מסוף מרץ 2020 פועל ומשתמשים בו המון אנשים. וככל שאנחנו מדברים והיה לנו ראיון לפני כמה זמן וזה נמצא ברשת, אז אני רואה שפתאום יש קפיצה של הרבה אנשים שממלאים ושולחים הודעות תודה רבה. אני חוזר טיפה אחורה, שירה נגעה רק במילה על כל הבעיה שיש עם משרדי הממשלה, כשאנחנו עשינו את המחקר ודיברנו עם אנשים, הרבה אנשים, אפילו מישהי שאני מכיר שהיא רופאה באיכילוב, חלתה בסרטן, מה לעשות, קורה, והיא אמרה לי "שמע, אני בתוך המערכת, אני מכירה, וזה טרור בירוקרטי, כאילו אני לא יודעת מה קורה פה, אני משותקת מעשייה". הרבה אנשים שדיברנו אותם במחלקות האונקולוגיות אמרו לנו

אין לי כח בכלל לכל הביטוח לאומי, מס הכנסה וזה, עזוב, יש לי את הסרטן תן לי להתמודד איתו, לא בא לי להילחם עכשיו על עוד משהו". וזו הגישה, תסתובבו במחלקות האונקולוגיות,

האנשים זה מה שמפריע להם. אז מתוך אותה הבנה אמרנו שאנחנו צריכים לעשות את הדבר הכי חד ומדויק, ולא מסמכים ולא פקסים שאין היום לאף אחד.

בתהליך הזה פתחנו פקס, שילמתי לאיזה שירות שיהיה לי פקס כדי לשלוח מסמכים כדי שאני אוכל לעשות. והכל כאילו בעצם שירות דיגיטלי שאפשר למלא אותו וזה עוזר ממש בצורה טובה. יש גם עשינו ביחד עם אפי רוזן מאגף הרישוי, גם בן אדם מאד נפלא שעזר לנו בתהליך, אז גם הצגנו לו את הבעיה אמרנו לו שמע זה באמת כואב לנו, אנחנו צריכים את הפתרון. ובעצם היום אם רוצים להגיש תו נכה אז אפשר לעשות את זה איך שיוצאים מהאונקולוג, אתה מקבל פרוטוקול רפואי ששם רשום שהולכים לעבור טיפולים כימותרפיים,

כל אחד מה שהוא צריך לעבור, ואת הטופס הזה כבר ישירות אתה יכול לשלוח דרך האתר של משרד התחבורה, ושם מאשרים לך לפעמים תוך כמה ימים כבר את הטופס, ואז לדואר לוקח גם כמה ימים עד שהוא מגיע, אבל בעיקרון ברגע שזה מאושר במשרד הרישוי יש לך את התו נכה. זאת אומרת שבזכות הטופס הצלחתם לזרז עבור אזרחים את התהליך מחודשיים וחצי שהיה לכם, אנחנו לא יודעים כמה היה לאחרים, לכמה ימים בודדים. וכמובן בזכות שיתוף הפעולה של אפי רוזן ורשות הרישוי. כן, שיתוף פעולה מקסים.

נוגע בכל כך הרבה אנשים, זה מגיע להרבה אנשים, הסטטיסטיקות, ויש גילוי מוקדם שזה עוזר, אבל זה נוגע לכל כך הרבה אנשים ויש כאן כאב כל כך ממשי שצריך פתרון. ומה שהיה לנו, וגם שיגעתי את רחלה לאורך התהליך, אמרתי להם תקשיבו, זה נחמד שיש לנו בתכנונים ודברים לעוד חודשיים, לעוד חצי שנה, לעוד שנה,

אבל כל יום יש עוד אנשים שנכנסים לסטטיסטיקה וצריכים עזרה. כל יום שאנחנו לא נכנסים ועושים משהו זה פשע, שאנחנו צריכים עכשיו,

לטפל בדברים.

אז ציינת שני הישגים סביב רשות המסים, נכון? אמרת ששם כן הצלחתם לייעל את התהליך, וסביב הנושא של תו נכה ורשות הרישוי. אם תוכל בשתי דקות נוספות להגיד איפה עוד האתגרים הכי משמעותיים מבחינתכם, כמו שאתם מזהים. זה הדברים הכי מעניינים שהולכים לקרות במסגרת המיזם של "גל ירוק" עם שיתוף הפעולה של כל המשרדים. אז אנחנו בויז'ן שלנו, גם גל, אבל גם "גל ירוק" שיהיה איזה טופס אחד,

חולה אונקולוגי יוצא מהאונקולוג, יש לו את המסמכים הרפואיים שאומרים מה הוא צריך לעשות, ואז יהיה טופס אחד ששם אתה ממלא גם יש לך רכב?

אתה עובד?

כל מיני דברים, בעצם לרכז את כל משרדי הממשלה שבאים אחר כך לטופס אחד. צריך עדיין לקצר אותו, לדייק אותו, שיהיה דיגיטלי והכל, ואז יש טופס אחוד. את הטופס האחוד הזה אתה שולח לביטוח לאומי, בכל מקרה ביטוח לאומי זה השחקן המרכזי שצריך לקבל את הפרוטוקול, ואז שם יש בעצם מאחורי הקלעים, את החולה לא צריך לעניין שפקיד כזה ממשרד הבריאות מטפל בזה, ופקיד ההוא ממשרד התחבורה מטפל שמה,

מילאתי את הטופס פעם אחת, הטופס האחוד הגיע למן שולחן אחוד מאחורי הקלעים של משרדי הממשלה, שמה הם כבר יודעים מה מספר הרכב, אם יש לי רכב,

לא צריכים לשגע אותי עוד חודשיים "רגע,

כבר יש את כל הפרטים מאחורי הקלעים בטופס הזה, ואז בעצם יש התעסקות אחת של החולה עם הטופס הזה ולא צריך עוד פעם להתרוצץ מול משרדים. והדבר השני זה tracker, כמו שמזמינים חבילה מאמזון ואתה יודע בכל רגע נתון איפה הרמקול שהזמנת מסין או מאיפה שתרצה, אז אותו הדבר יש את האזור האישי, אתה מקבל SMS, אתה מקבל מייל, "אוקיי עידן, קיבלנו את המסמכים שלך כך וכך, תו הנכה שאליו אתה זכאי יגיע אליך עוד שבועיים", "הפטור ממס הכנסה יגיע בעוד שלושה שבועות". שיהיה גם מענה אקטיבי מצד משרדי הממשלה כלפי האזרחים, ואז זה לא רק מונע מאיתנו להיות עם ספיקר בכימותרפיה בשיבא לחכות למס הכנסה שיענו לטלפון, זה מונע גם למשרדי הממשלה הרבה זמן שאין לי מושג מה מגיע לי, מתי מגיע לי ומה אני עושה. אלה דברים יחסית פשוטים. ומה רמת שיתוף הפעולה שאתם זוכים לה?

יש את ביטוח לאומי שהיתה לנו שיחה עם המנכ"ל ועם כל הצוות שלו, היה שיתוף פעולה מדהים. בסופו של דבר זה תלוי ברצון טוב, אין לי איזה משהו שאני יכול לחייב אותם לעשות, אבל כמו עם רחלה, היא תספר בטח מה קורה במס הכנסה, שיתוף פעולה מדהים, דברים שקורים ומתכננים לעשות. עם רחלה לדוגמא הם רוצים לעשות במס הכנסה מיצוי זכויות רטרואקטיבי לחולי סרטן, בדיוק מאותה סיבה שלחולי סרטן אין כוח להיכנס עכשיו ולבדוק "רגע מה הזכויות שמגיע לי ואיזה עוד טפסים אני צריך ומה עכשיו לעשות", אז ללכת עכשיו לחולי סרטן בשבע שנים האחרונות, ומי שלא מיצה את הזכויות שלו הם בצורה אקטיבית יבואו ויגידו לו "היי, מגיע לך זכויות לפני כך וכך, בסכום כזה וכזה. בוא תממש את הזכות שמגיעה לך". יש שיתופי פעולה. יפה מאד. אני חושבת שאנחנו עוד נחזור אליך בהמשך, כי נראה לי שיש יותר אתגרים ממה ששמת עכשיו על השולחן, מבחינת שיתופי הפעולה ואולי גופים שטיפה פחות משתפים פעולה, ושם יש מקום לוועדה אולי להתערב. בואו נפתור את זה, בגלל זה אנחנו פה. גל, את רוצה גם להגיד משהו? קודם כל תודה שהזמנתם אותנו, אני רק רוצה להגיד שזה באמת שינוי מאד משמעותי, אני חושבת שלפחות עכשיו הפער המשמעותי שיש זה שאני חושבת שלא מספיק חולי סרטן מיודעים על הקיום של הטופס הזה. אז גם השירותים שכבר יש כרגע, שיתופי הפעולה שכבר נוצרו, לא מגיעים לכל חולה סרטן. ופה מדובר על חולי סרטן בכל הגילאים, זה מאד חשוב לציין. הנגשת המידע לחולים על עצם קיום הטופס.

יו"ר ומנכ"ל עמותת יד תמר, בבקשה. תציגו את עצמכם רק, שם ותפקיד. אני מיקי וסרטייל, אני מייסד ויו"ר עמותת יד תמר, וכבר 11 שנה שאנחנו בשדה הזה של הסרטן. קודם כל אני רוצה לומר תודה רבה, כי עצם הקיום של הוועדה הזאת אומר שיש משהו יעיל במערכת הבריאות בישראל ואנחנו יודעים לברך על המערכת הטובה, גם תודה לכם על הדברים האלה. יחד עם זאת, אנחנו עובדים בצורה קצת אחרת ביד תמר. אנחנו מאד הוליסטיים, נותנים מענה למכלול הבעיות שהמשפחה של החולה בסרטן פוגשת. ממילא ההנגשה שלנו נעשית על ידי מתנדבים באופן אישי, שעוזרים להם לפתור את כל הבעיות הבירוקרטיות. אז אם אתם דיברתם על משרדי ממשלה וזכויות, שמתחיל בביטוח לאומי ומס הכנסה ויורד מטה, אני מציע לכם, תכוונו גם לחברות הביטוח, מאד קשה לעבוד מולם, שמה זה עניין של כסף. אני רוצה לדבר יותר על מערכת הבריאות עצמה, על החולה שצריך לקבל את הטיפול הרפואי. הוא עובר מסכת של טרטרת מייסרת מיותרת לחלוטין. אני מחזיק פה, היה צריך לבוא איתנו יוסי חבר שלנו,

נהיינו כבר חברים מרוב שאנחנו מטפלים בו, זה 12 עמודים של שיחת טלפון 50 דקות, קפקא לא היה יכול המציא את הסיפור שלו. מה שחולה עובר כשקובעים לו תור ל- MRI, אבל התור הוא מאוחר יותר מאשר התור אצל האונקולוג, אז מה שווה הביקורת אצל האונקולוג אם אין את ה- MRI. וכן הלאה, לגבי טיפולים מצילי חיים, אני מדבר עם בן אדם שסובל מגידול בראש, שהוא צריך ללכת לבית המרקחת להביא את התרופה לרופא, ושמה לקבל את הכימותרפיה. דברים הזויים, ואני מדבר על קופת חולים מאד מכובדת, והוא סופר דופר עם פרמיום, פלטינום וכו', הוא לא חסך בביטוחי בריאות שלו. אני רוצה לדבר לדקה על - אני חושב שאתם ניסיתם לגעת בזה - תראו, אנחנו צריכים לדעת במי המדובר, האוכלוסייה. אני כבר עשרים שנה בעולם הסרטן, 12 שנה ביד תמר, לפני כן ניהלתי את המרכז הישראלי לילדים חולי סרטן, אני מכיר את הדסה בעל פה. נכנסים דרך מרכז דוידסון, הולכים עד למודיעין שם שמאלה, עולים את הרמפה מאבן ירושלמית והולכים פרוזדור קטן ליד המעליות, אני יכול לתאר לכם את כל הדרך בעל פה. כשאשתי חלתה בסרטן, אילולא הבת שלי שהיא אחות אונקולוגית, הייתי הולך לאיבוד. הראש לא על הכתפיים, זה המצב של החולים. להפיל עליהם עכשיו את מה שאתם תיארתם, להפיל עליהם עכשיו כשהם רוצים להילחם על החיים, זו המשימה שלהם, זה חבל, זה פשוט מיותר. אפשר לחסוך כל כך הרבה. אנחנו פוגשים את זה כי המוקדניות שלנו עונות לטלפונים, רוב השיחות שמגיעות - "תעזרו לנו מה הזכויות שלנו", "האם מיצינו את כל הזכויות שלנו", "איך אנחנו יכולים לעשות יותר טוב", וכמובן גם התמיכה הנפשית וכו' שמבקשים. זה מיותר, חבל. המערכת היא טובה, הרפואה היא טובה, צריך רק לסנכרן. חבל אני לא יודע אם נציג משרד האוצר נמצא פה - זה לא בהרבה כסף, זה עניין של שדרוג מערכות, של ייעוץ ארגוני, אולי אפילו חיצוני, לא של קופות החולים, ולא של בתי החולים, מישהו מבחוץ, שיסדר את המערכת, שיבנה היררכיה נכונה, שיהיו מסונכרנים, וזו לא בעיה. יש לנו אנשי מחשבים, תוכנת אופק עובדת, זאת אומרת שיש איזשהו סנכרון בין מקורות שונות במחשבים. אם זה עובד, אז למה לא להרחיב את זה, לייעל את זה, ואז כל המידע יעבוד. אני אתן לכם דוגמא לתוכנה שהיא קיימת,

שהחולה יכול לקבל את כל המידע שנמצא אצל הרופא, הוא מקבל אותו באופן אוטומטי למחשב שלו, לטלפון שלו,

יש לו את כל המידע ואז כשהוא מגיע לביקורת הבאה אומרים לו רגע חסר את המסמך הזה, אני לא יודע מה היה בבדיקות שעשית בקופת חולים כי זה לא הגיע לבית חולים, אנחנו לא מסונכרנים איתם. ואם אתה הולך למכון MRI או ממוגרפיה שהוא לא מחובר, אתה כבר מסובך ואתה צריך לבוא. אנחנו מחלקים לכל חולה תיקייה כזאת, אנחנו פחות דיגיטליים מכם, אנחנו קצת מבוגרים, אתה רואה את השיער הלבן. מלכתחילה נותנים לו כזה תיק, והוא שואל "מה, אי אפשר תיק קטן יותר?" תוך שלושה חודשים זה מלא. שלושה חודשים, מלא ניילוניות עם רופא כזה, עם בדיקות כאלה ועם הדיסקים לזה. אנחנו מציעים, קחו יועצים ארגוניים שלא עולים הרבה כסף, וגם אם אם זה עולה קצת כסף, ירוויחו מזה - יש היום 240 אלף איש שמוגדרים כחולי סרטן בישראל, זה 240 אלף משפחות שמתמודדות, חלקם נאבקים על החיים שלהם. הכסף שמדובר פה הוא מינורי, הוא אפסי לעומת מה שאפשר לעשות. והדבר השני,

תסדרו שהתוכנות יהיו מסונכרנות אחת עם השנייה. אני חושב שיאיר המנכ"ל שלנו יכול לתאר בכמה מילים את מה שאנחנו מקבלים במוקד כתלונות מאנשים. ואני שוב חייב לומר -תודה רבה. תודה רבה. קודם כל גם אני כמובן מצטרף לכל הברכות,

אני קראתי את הריאיון בדה מרקר לפני שבועיים, אין ספק שזה עשה גלים מאד לא ראויים במדינתנו,

להכביר עוד מילים על כל מיני תקלות אחרות, אבל בואו אנחנו נתמקד בעניין שלנו. אני רוצה להציף כמה בעיות, אין לי את הפתרונות כמובן. יש לנו את הפתרון שלנו, שאנחנו בעמותה משתדלים כמובן לתת את המידע בצורה מהירה מאד,

לסייע גם במידת האפשר, אבל גם כוחנו כעמותה בסוף מוגבל, ובטח שהכוח של הממשלה, אני מכיר אותה היטב, הרבה יותר גדול וגם הרבה יותר אפקטיבי יכול להיות, ככה שהקריאה שלנו היא קריאה לצעדים לא מסובכים מדי, לא מורכבים מדי, הגופים האלה יכולים בהחלט לקדם ויחד איתנו לפתור את העניין. אני רוצה להצביע על כמה כשלים שהם באמת ברמה מאד מאד פשוטה. לכל קופת חולים יש הסדר עם מכון כזה או אחר, המטופל צריך תור,

כי האונקולוג אומר לו "חביבי, העסק לוחץ,

לקופת חולים X יש הסדר עם מכון מסוים, לקופת חולים ליד יש הסדר עם מכון אחר. לפעמים יש תור או אפשרות לקבל חולה מסוים כאשר באמת, המצבים כמו שאמר היו"ר הם דחופים, אנחנו מדברים על הצלת חיים. אבל קופת החולים שאליה שייך המבוטח, יש לה הסדר עם מכון אחר שיכול רק בעוד שבועיים,

בעוד חודשיים. המבוטח לא יכול לעשות שום דבר, זאת אומרת אין סנכרון בין קופות החולים שיכול לקצר את המהלך. אם היום לקופת חולים ומכון מסוים יש הסדר והיא יכולה לקבל,

שוב אני אומר, זה הסדרים בין קופות החולים, נכון שלממשלה יש פחות שליטה על קופות החולים, אבל יש לה מספיק עוצמות בשביל לסדר גם את העניין הזה. זה אתגר שאתה יכול להעיד שהוא רוחבי בכל הארץ,

יותר במקומות אחרים?